בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. לפני שנתחיל בדיון הנוכחי, אני רוצה לומר לגבי שני נושאים שכרגע נמצאים

קבענו דיונים בלי קשר אליהם, הם יתקיימו מחר ובשבוע הבא האחד זה הנושא של אלימות במשפחה, שלצערנו עלה לכותרות הראשיות אתמול עם שני מקרי רצח של נשים. הדיון הזה יתקיים

תודה רבה.

השנה הזאת היא בוודאי שונה מכל שנה אחרת מבחינת ההכנה לשפעת החורף ולנגיפי החורף הרגילים. הטיפול צריך להיות שונה ולקחת את זה כפרויקט. אני יודע שכל שנה נושא המחסור בחיסונים חוזר על עצמו, מי התחסן ומי

בהחלט,

חשוב ולכן יש גם צוות ייעודי לסוגיה זו.

אם זה המגזר הכללי או המגזר החרדי, המגזר הערבי או כל מגזר אחר,

אני מתכוון לחיסון נגד השפעת בקהילות האלה, בקהילה הערבית ובקהילה החרדית. לגבי החיסון נגד שפעת מדובר באותן הנחיות לכל

הדברים האלה דורשים השקעה במשאבים.

דולר אחד במניעה חוסך אחר כך 16 דולר בטיפול. לצערי גם בתוך משבר הקורונה דרך אגב, לא רק

עדיין לא עשינו מהלכים להיערכות בהקשר הזה. זה נכון שזה שמועות ונכון שאנחנו לא יודעים גם מי יגיע ומי יגיע ראשון לישראל, אבל בהמשך לשאלה שלי - האם יש דברים שאנחנו כבר יודעים על כל חיסוני

לנו מספר שבועות כדי להטמיע ולנסות להביא את הצוותים הרפואיים להתחסן. השאיפה של המשרד היא 75 80 אחוז, אנחנו שמים את תג המטרה ל-100.

אני מבקש להעלות שוב את ד"ר אמיליה אניס. כמו שאמר ד"ר פלדמן, גם החיסון החי מוחלש הוא בטוח והוא יעיל באותה מידה כמו החיסון המומת.

חשוב מאוד שההיערכות הזאת תהיה לאומית וברמה הלאומית.

גאה לומר שזה בהחלט הישג. השנה אנחנו עובדים מסודר מאוד, מקפידים מאוד על כל הכללים של מניעת התקהלות, עובדים בזימון סדור. תקשרנו לכלל המטופלים בקבוצות הסיכון את הזימונים להתחסן ולמעשה הם יכולים להזמין לעצמם תור לחיסון,

גם שכונות חרדיות, גם מזרח ירושלים. אני מבקש שתתני לנו את תמונת ההיערכות אצלכם. לגבי חיסוני שפעת עיריית ירושלים

אמונה על

אני מאמינה שאם החיסונים יגיעו לטיפות החלב, הצוותים של טיפות החלב יוכלו לעמוד במשימה, אומנם בקושי רב, בגלל מחסור בכוח אדם ותקנים שהובטחו ולא התקבלו

אני חושב שיש סוגים שונים של חיסונים, אנחנו הרי רוויי חיסונים יש חיסון להפטיטיס B, שאם אתה לא עושה אותו ככירורג,

רואים שבסופו של דבר התמונה, כמו שהיא מצטיירת גם מהתשובות שקיבלנו מקופות החולים וגם ממשרד הבריאות, זה בוודאי הרבה יותר מתקדם מאשר שנים קודמות,